מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 3 סגנית מזכיר הכנסת אלינור ימין: 3 מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 3 סגנית מזכיר הכנסת אלינור ימין: 3 חברות וחברי הכנסת, אדוני השר, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום יום